אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הנושא היום הוא הארכת משך הזכאות ללימודים

הדיון מתקיים בעקבות יזמתם של חברי הכנסת אנדרי קוז'ינוב ויואל